אני פותח את הישיבה. אני מעלה להצבעה. עוד לא התחילו הצבעות, אין הצבעות, כרגע מציגים. אין אפילו שר שמשיב עדיין. ואין אפילו שר שמשיב, הוא עוד לא הגיע. אני מעלה להצבעה את החוק לאחר ההסתייגויות ולאחר שהוסרו - - - יש הסתייגות של משרד הבריאות. הסתייגות של משרד הבריאות שלא דנו בה קודם, מי בעד ההסתייגות? מי נגד? הצבעה

אני מעלה את הצעת החוק להצבעה, מי בעד החוק חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (אזור תיירות מיוחד העיר אילת או אזור עין בוקק-חמי זוהר)? מי נגד?

הצעת החוק עברה. תודה רבה. אנחנו רצים למליאה לשמוע נאום ואחר כך להצביע.

ננעלה

12:33.